אני מבקש הצעה לסדר. תתחילו אתם ממש במספר מילים ונעבור לשמוע.

למשרד הבריאות: מערכת התערוכות או אולמי התערוכה

אני מבקש לפתוח

התערוכות לקניינים. יש שם תערוכות מקצועיות שאליהן מגיעים רק אנשי מקצוע. פעם אחת, אנשי מקצוע בתחום - - חבר הכנסת מיקי לוי,

אנחנו נעלה את זה בדיון על הצו.

גם את מוזיאוני המדע אני אתן לכם לדבר על כל מה שאנחנו חושבים שצריך ליישר קו כי לצערנו הרב

אני אמתין בסבלנות. - - אז מחילה, נעשה את זה בדיון ההוא, בואו נקדיש את הדיון הזה נטו לתעופה. מישהו מחברי הכנסת רוצה להתייחס לעניין התעופה? בבקשה, חבר הכנסת רזבוזוב. תודה, כבוד היושבת-ראש. קודם כל, חשוב ונכון שקבעו תאריך יעד. תאריך יעד באמת נותן אפשרות למשרדים ולכל הגורמים הרלוונטיים להיערך, להוציא מכרז של מעבדה בשדה התעופה אם צריך, ובאמת לתת לאנשים איזה שהוא אופק. אנחנו מבינים שזה קשור באופן ישיר למצב התחלואה וזה יכול להשתנות והתאריך יכול לזוז אבל כל עוד יש תאריך, אז זה גורם לכולם להניע את התהליך. אנחנו בדרך כלל באים ומבקרים, אז כאן אני רוצה להחמיא שיש תאריך ואנחנו כאן באמת בשביל לעזור גם לאנשים כי הרבה אנשים אצלנו תלויים בכך אני מדבר על הפן הכלכלי, וגם קצת חופש ורווחה לאנשים. אני מקווה מאוד שהמכרז ייצא לדרך והשמיים יפתחו כמו שצריך. תודה רבה חבר הכנסת רזבוזוב. חברת הכנסת שקד, בבקשה. אני באמת מצטרפת ורוצה להבין את המתווה ב-16 לחודש. מה שנראה לי מוזר ותמוה זה שאם רק עכשיו מתחילים להוציא מכרז וכל ההליכים של מכרז, ייקח איזה חודש, חודשיים עד שתקום מעבדה. מדינות אחרות עשו את זה ב-24 שעות. למה אי אפשר לעשות את זה מהר? מדינה שפרצה לארכיון הגרעין האיראני לא מסוגלת להקים מעבדה בנתב"ג עד ה-16 לחודש?

ובתנאי המכרז מה הקריטריון שלכם, תוך כמה שעות אתם רוצים תשובה? 72. תודה רבה, חברת הכנסת שקד. חבר הכנסת קוז'ינוב רוצה להתייחס? תודה רבה, גברתי. אני רק רוצה להעלות עוד שתי סוגיות במידה והשמיים ייפתחו גם למדינות הירוקות סוגיית הבידוד למדינות ירוקות ואדומות כי נניח שאנחנו פותחים, כמו שחבר הכנסת רזבוזוב אמר, שצריכים גם קצת פנאי, אבל במידה ויצטרכו לבצע בידוד בכניסה או בחזרה, זה בפועל מבטל את יכולת הטיסה ואז עולה השאלה האם מפצים אותם על אי-יכולת לממש את אותה חופשה כי כבר שילמו עליה לפני שנה. אנחנו לא מדברים על זה. נכון, אבל פשוט צריך להקדיש לזה גם מחשבה במסגרת - - המחשבה היא שייבדקו פה והתשובה תינתן שם ושלום על ישראל. הכל תלוי באיזה הסכם עם מדינת ישראל אבל צריך לפתוח. אני רוצה רק להזכיר לוועדה משרד הבריאות התחייב להביא בפנינו את 10 המדינות שבהן זה אמור להיפתח, ואני רוצה להזכיר עוד משהו שנאמר על-ידי הממשלה, שבאמצע אוגוסט אנחנו פותחים את השמיים לאותן 10 מדינות ואנחנו מבקשים תשובה. אתם התחייבתם תנו לנו תשובות. אוקי, תודה רבה. חברת הכנסת זנדברג, בבקשה. תודה, גברתי היושבת-ראש. אני מצטרפת לברכות ואני שמחה שמדברים על תיירות לכאן והחוצה. אני שמחה שמדברים על עסקים, אני שמחה שמדברים על הנושא של החגים ושיהיו כאן כאלה שיוכלו לבוא לישיבות וכולי. יש לנו עדין משפחות של ישראלים, מספר שמוערך בין כמה מאות לכמה אלפים, כולל ישראלים שנמצאים בחו"ל יחד עם בני המשפחות שלהם שצריכים לבחור בין שהמשפחה תישאר ביחד לבין שיבואו לכאן או אפילו יותר גרוע משפחות שנמצאות בנפרד, חלקן עם ילדים וחלקן גם לא עם ילדים וזה בכלל לא משנה כל חטאם שלא התחתנו ברבנות. אני חייבת לומר שהיו לי שתי פעימות של קריטריונים בעקבות הדיון כאן פעם אחת נוספו ידועים בציבור ופעם אחת נוספו עוד כמה קריטריונים שאפשרו לחלק מהמשפחות אבל עדין לא לכולן. אז זה מצוין שמדברים על תיירות והכלכלה חשובה והתערוכות ועסקים והכל אבל קודם כל, זה משפחה. איך יכול להיות שהקריטריונים האלה כל-כך מסובכים וכל-כך מסורבלים ואנחנו צריכים לראות משפחות שרואות את הילדים שלהם בזום כבר חצי שנה? תודה רבה, חברת הכנסת זנדברג.

כאן אנחנו נבקש פתרון מידי כי מדובר גם באנשים שמוזמנים לקיים גם בידוד - - בוודאי, לעמוד בכל התנאים. - - אז אין שום סיבה למה שלא יבואו. חברת הכנסת מלינובסקי, רוצה להתייחס בטרם משרד הבריאות - - כן, אני אתייחס עכשיו: אני רוצה להתייחס ולהגיד דבר כזה אני לא מצטרפת לברכות כי אני לא יודעת על מה לברך. אין מה לברך - - חלק מהברכות היו בציניות. תקשיבי אנחנו כבר היינו בסרטים האלה,

התאריך ששמענו, ה-16 לחודש, זה תאריך ממש ב"כאילו"

אם עכשיו המכרז שיצא מדבר על תוצאות בדיקות בנתב"ג תוך 72 שעות- זה "ישראבלוף". יש טכנולוגיות בכל העולם, אפילו בירדן, שהבדיקות תוך רבע שעה,

ואנחנו מדברים פה שאנחנו מתקדמים, הבדיקה מתבצעת בנתב"ג ויש תוצאה מידית ואם אתה שלילי אתה נכנס למדינה ונכנס לבידוד אז לא מצליחה להבין. יש שתי בדיקות בדרך, בן אדם צריך לבוא לנתב"ג, לעשות בדיקה 73 שעות לפני הטיסה. חבר'ה, מה, אין קופות חולים? למה הוא צריך לעשות את הבדיקה הזאת לפני הטיסה בנתב"ג? לבוא מנהריה או מחיפה או מבאר-שבע לנתב"ג ולעשות שם בדיקה? לא השקיעו בזה מחשבה. אם אנחנו רוצים לפתוח, אם אנחנו רוצים שאנשים יטוסו ותהיה תנועה ונתחיל לחיות קצת, אז יש קופות חולים. בן אדם בא, עושה את הבדיקה, מביא תוצאה, הכל בסדר. אני מקווה מאוד שבסוף אני טועה ושהכל ייפתח פה והכל יהיה גן עדן והכל יעבוד אבל מהניסיון המר, אני חושבת שאנחנו לא שם. יכול להיות שאדוני, ממשרד הבריאות, הבטיח להראות לנו את התו הסגול. כן, אני אתייחס לזה.

דיברנו על התו הכחול.

הרבה נתיבים אבל יש לי הרגשה שמי שמנווט את הנתיבים האלה לא בצורה נורמלית.

תודה רבה, חברת הכנסת מלינובסקי. חבר הכנסת ברוכי, אתה רוצה להתייחס עכשיו? לא. אז נשמע את דוקטור שלמון. בבקשה. המתווים, עבדו עליהם והעניין התחיל כבר לפני כשלושה חודשים. יש שלושה מתארים עיקריים שהמתווים התייחסו אליהם. הראשון היה ירוק לירוק כלומר, מדינות ירוקות לישראל בעידן שהייתה ירוקה, כחלק מהסדרים בי-לטראליים. לצערנו, אנחנו לא שם. אנחנו הגענו להסדרים עם לא מעט מדינות עד שהפכנו בעצמנו לאדומים, ומאז זה בהקפאה. מתווה אחר שכרגע לא ניכנס אליו לעומק הוא אדום לאדום כלומר, מדינות עם תחלואה גבוהה שמגיעות לישראל - - למה? למה לא ניכנס אליו לעומק? כי כרגע זה לא מה שהולך לעבור ב-16 באוגוסט. אני אגיד על כך מספר מילים ואז אני אגע במתווה של ה-16 באוגוסט, שזה ירוק לאדום, שזה מה שכרגע עומד על הפרק וצריך להסתיים בשבוע הקרוב. אז רק מילה על אדום לאדום יש פה דיון מקצועי האם למצוא דרך לקצר את תקופת הבידוד, ואין כרגע החלטה, ואיך ובאיזו תדירות לשלב בדיקות לכך התייחסה חברת הכנסת שקד

אותה מעבדה מאוד רלוונטית בנתב"ג. אני גם אתייחס לסוגיית הטכנולוגיה שעלתה פה - - אגב, סליחה, אני רק אכניס משפט כדי שתוכל להתייחס אליו למה אנחנו צריכים להיות פרימיטיביים גם בעניין של הבידוד? אני אומרת את זה במירכאות, אם אנחנו עושים בדיקה ואנשים יוצאים שליליים לפני הטיסה ואחר-כך יוצאים שליליים גם כשהם נוחתים במדינה שאליה נכנסים, אז בשביל מה אגב, העניין של אדום-ירוק הוא לא ממש רלוונטי כי אתה מביא בן אדם, אתה לא מביא את המדינה שלו. דבר שני, זה פותר את כל הסאגה שמסביב. אנחנו לא חושבים כך. עמדת בריאות הציבור של ישראל, כפי שאמרתי גם בשבוע שעבר, בהתאם למדיניות של מדינות האיחוד האירופי, שבדיקות לא מחליפות באופן מלא בידוד. יש הסדרים של ניהול סיכונים, כמו שהוזכר פה, שבנסיבות מסוימות של ביקורים קצרים,

מדינות אירופאיות כאלה ואחרות ניקח את הדוגמה של איטליה מאפשרות עד 120 שעות שהייה במדינה עם פטור מבידוד אבל ישראלי שמגיע לאיטליה חייב בבידוד. הוא לא יכול להיפטר מבידוד על-ידי בדיקות. וכך בלא מעט מדינות צרפת, ספרד, בריטניה ואני יכול להמשיך. אני רק רוצה לחרוג בנקודה הזאת כי באנו לשוחח על המתווה שצריך לעבור - - אבל סליחה אדוני, יש מודל אחר - - - אני לא אומר כרגע אלו אינן מסמרות ברזל. הנושא על השולחן והוא נידון ברצינות רבה. אנחנו דנים בחלופות, באמת יש חובת בידוד מלאה של 14 יום, בין אם זה בידוד מקוצר,

זה הליך שמתנהל כרגע. כרגע העמדה הבסיסית שזה לא הזמן לפתוח כרגע אדום לאדום.

אזרחים ישראלים - - אבל זה - - - אדום לאדום. - - אזרחים ישראלים שחוזרים ממדינות אדומות חייבים בבידוד. אזרחים זרים שרוצים להגיע ארצה ממדינות אדומות - ככלל, הכניסה מוגבלת ל-18 לילות שרשות האוכלוסין פרסמה. אני רוצה לדבר על המתווה שהוא רלוונטי לשבוע הקרוב וזה ירוק לאדום מדינות ירוקות בהקשר של ישראל - - אני אשמח לשמוע את המתווה אבל אני אשמח גם לקבל נתון שאני יודעת אותו, אבל שתשים פה על השולחן את הנתון, שכל האנשים שהגיעו לבידוד כאן,

על חשבון המדינה גם הרבה מהם שהו במלוניות של הבידוד כמה נדבקים היו

כמה מאומתים היו שם?

אז תביאו לנו את הנתונים.

תראו, רק בטיסה מסוימת מניו-יורק היו לי קרוב ל-100. - - - לא, אז הנתונים הם שגויים.

- - - - - אני רוצה לומר שבישראל יש לנו בממוצע אדם חולה אחד שנכנס ליום. בתעופה המינימאלית, שיש עכשיו, יש לנו בממוצע חולה ליום שנכנס לישראל. מתוך כמה

מכל האנשים שהגיעו אליהם ושהו בבידוד במהלך כל התקופה אני לא מדברת שהשמיים היו סגורים אלא עוד בגל הראשון ואחריו, כשכולם היו נכנסים בצורה אינטנסיבית גם למלוניות זה הדיווח שקיבלתי.

מישהו הטעה אותך בענק. היו ימים שהיו לנו קרוב ל-100. אז אני אשמח מאוד לקבל את הנתונים לוועדה כדי שאנחנו נבין. טיסת אל-על של - - לא, לא, היא מדברת אותו סיור. היינו באותו סיור. אנשים שבאו, חסידי חב"ד אנחנו יודעים ששם הייתה הדבקה המונית. אלה שנכנסו לא בקבוצות, אנשים נכנסו לבידוד? בממוצע יש לנו אחד ביום, אתם יכולים לבדוק אותי. אני מסכים שזה מספר לא גבוה, זה לא מספר בשמיים אבל זה מספר אמתי. זה לא שאנקדוטאלית היו שניים לאורך ההיסטוריה של הקורונה. אשר, אתה מביא פה דוגמאות

בינתיים שדות התעופה עשו פעולות, מנתרים אנשים, רמת המודעות גדלה.

אני אמרתי שהמספרים לשמחתי כרגע נמוכים יותר, הם עדין בממוצע אחד ליום. אתה מכיר את המספרים, הן גם על הטיסות שלך. גם על הטיסות שלך אתה מכיר את המספרים האלה כולל האנשים שלך וכולל דיונים שלנו בשבוע האחרון סביב מקרים - - - - - - - אבל אני רוצה להתייחס למתווה של אדום לירוק או ירוק לאדום המטרה היא לאפשר בהקדם - השרים דיברו על ה-16 באוגוסט מתווה חד-צדדי שבו ישראלים יוכלו לצאת ולהיכנס מישראל ללא חובת בידוד וללא חובת בדיקות, ולכן סוגית המעבדה היא אחרת. אנחנו לא דורשים בדיקות.

ברור שיש מדינות שאולי ידרשו בדיקות מישראלים כתנאי לכניסה ולכן, אמרתי גם בשבוע שעבר ואני אומר גם השבוע שעד שהמכרז ההוא ייגמר, ושמעתי על חברות שניגשו למכרז הזה, אנחנו ניתן פיתרון על בסיס המשאב הלאומי. ברגע שהמדינה תעביר את החקיקה הרלוונטית, יהיה פיתרון. לא יהיה מצב שישראלי ירצה לנסוע ל-X,

במספרים שיקבעו ובמכסות הוא לא יכול לנסוע רק כי אין להשיג בדיקה בישראל. עכשיו, האוכלוסייה הזאת לא צריכה בדיקה תוך 15 דקות,

שמתכננת לנסוע, זה הזמן האידיאלי אמרת 72 שעות כזמן מקסימאלי.

שאפשר יהיה להגיע בשקט ל-24 שעות תשובה - - למה? למה אם זה בעולם זה חמש שעות או שלוש שעות, למה בישראל צריך 24?

דקה. בגרמניה אתה משלם על בדיקה כזאת 190 יורו. אדם שרוצה לטוס לחו"ל על חשבון העבודה שלו וצריך בדיקה מהירה

אני מניח שהמעבדה בנתב"ג תיתן תשובה באותו יום.

ואני לא רוצה להתחייב אבל אמרתי לכם שאנחנו ניתן מענה על בסיס המאגר הלאומי. גם על בסיס המאגר הלאומי, אני לא חושב שנגיע למצב שבו אנשים יצטרכו לחכות 72 שעות לתשובה. ומתי המעבדה הזאת תקום? המכרז ייגמר כמו כל מכרז ממשלתי. מרגע שהמעטפות יפתחו וייבחר זוכה, הזוכה יקבל זמן להקים.

מהניסיון של "מיי הריטג'", אפשר להקים מעבדה מהר, זה לא חודשים, זה שבועות בודדים. מתי סיום המכרז? צריך להיות רשום סיום. אני לא רוצה להטעות אתכם כי מישהו אמר לי שהמכרז סגור. אני לא רוצה פה לטעות אבל המכרז היה במעגלים מאוד קצרים. יכול להיות שעד סוף הדיון יהיו לי את הנתונים. המטרה היא לסיים את העבודה הזאת מהר. אני רוצה לטוס, קניתי כרטיסים. אני אצטרך להגיע מנהריה, לצורך הדוגמה,

לאותה מעבדה, לעשות בדיקה? חברת הכנסת מלינובסקי, אני מבין את מה שאת אומרת ואני חושב שזה לא נכון ואני חושב שגם התבטאתי בעבר שאנחנו ננסה לייצר מעבדות אזוריות כך שאדם מהצפון ייבדק בצפון ואדם מהדרום ייבדק בדרום. אבל פתיחת השמיים ב-16 לחודש - - אבל ב-16 זו לא פתיחה שמחייבת בדיקות כרגע. בואו נתייחס לבעיה האמתית ב-16, שחלק ניכר מהמדינות שעונות לקריטריונים של מדינות ירוקות לא מאשרות לישראלים, לא עם בדיקה ולא בלי בדיקה. שם הבעיה, ופה משרד החוץ פועל כדי להגיע להסדרים. השם "יוון" הוזכר בהקשר הזה, גם מדינות אחרות. המטרה היא כן לראות איך מגיעים להבנות עם מדינות עם בדיקות או בלי בדיקות ובכל מתאר אחר, לאפשר לישראלים להיכנס.

לאיזה מדינות כרגע יש - - בואו נאפשר לו רגע. יש לי כרגע את הרשימה מהבוקר אבל אני לא רוצה כי זו לא רשימה רשמית וגם היא תלויה באיזה שהם קריטריונים אבל המדינות הוזכרו פה,

הוזכרו מדינות אירופאיות רבות, יש מדינות עם תחלואה מאוד נמוכה כמו ניו-זילנד, כמו טייוואן. אנחנו מדברים על מדינות שעונות על שורה של פרמטרים, על רמת תחלואה ועל יכולות טכנולוגיות לבדיקה ובהערכת המתווה. זה יותר מ-10 מדינות כרגע, כך נראה על פניו. המטרה פה לא לצמצם אלא להכניס את כל המדינות שיכולות לענות לקריטריונים. יש לא מעט מדינות אירופאיות, שפה באמת נצטרך למצוא דרך איך לייצר הבנה או הסכם בי-לטראלי שאפשר לישראלים - - מה המתווה שעומד כרגע על השולחן? זה המתווה המתווה הוא שמתאריך שבו התקנות יתוקנו, אדם יוכל לנסוע לאותן מדינות, לחזור ארצה ללא חובת בידוד וללא חובה בדיקה. הוא ייחשב, כמו שאמרתי בפרפרזה, כמי שחזר מעפולה, כך הוא חזר מווילנה.

נמוכה באותה עיר ולכן, אין סיבה להחמיר על מי שחזר מווילנה ביחס למי שחזר מארצות-הברית. אבל כפי שאמרה היושבת-ראש בן אדם בא כבן אדם, הוא לא מביא איתו מדינה. אנחנו לא חושבים שאדם שהסיכוי שלו לחלות נמוך מהסיכון בעיר שבה הוא גר רק בגלל שהוא היה בעיר עם תחלואה מאוד נמוכה, חייב בבדיקה. כשאת קופצת לבקר בן משפחה או חבר בעפולה, את לא עושה בדיקה כשאת חוזרת לתל-אביב. אין בעיה, זה מקל. אוקי, בסדר. יש בידי רשימה, אני התבקשתי עוד לא להפיץ אותה כי כרגע אנחנו בודקים איזה - - אתה יכול לתת אותה

- - - אנחנו הקמנו ועדה בכנסת. שניה ברשותכם אנחנו עוד בודקים את הרעיונות לאפשר אני אומר לכם שזה יותר מ-10 מדינות שכרגע עומדות על הפרק, רובן מדינות שהוזכרו, חלקן מדינות שהולכות ונעשות ירוקות. אתן לכם דוגמה למדינה מועמדת שלא ראינו כמו קנדה, שאנחנו רוצים לפתוח אותה. לא מבחינת המדיניות הישראלית. כלומר, אלה מדינות שאתם יודעים שהן מקבלות ישראלים ללא בידוד.

התשובה היא שיש מדינות שייכנסו לרשימה. קנדה לדוגמה, מקבלת ישראלים עד כמה שאני יודע, תחת הגדרות כאלה ואחרות. טייוואן לא מקבלת אף תייר, ככה היא עובדת והיא גם תהיה ברשימה הזאת אבל אלה מדינות הקצה - - - - - - - אבל כרגע יש רשימה ארוכה של מדינות שחלקן פתוחות תחת תנאים של בדיקות או בכלל לא, וחלקן עדין לא פתוחות ופה צריך לשאול את משרד החוץ, את מר פלוס, איך מתקדמים עם ההסכמים הבי-לטראליים עם אותן מדינות - - דוקטור שלמון,

אבל זו רשימה לא רלוונטית עד שלא נדע מה קורה בצד השני.

השיח יוצר בלבול, אנחנו לא מצליחים לקבל שום אינפורמציה שהיא רציפה. אם אנחנו לא מבינים על מה מדובר, בטח מי שצופה בנו לא מבין ובטח הציבור לא ידע. אני רוצה שהדברים יאמרו בצורה מסודרת, דוקטור שלמון, כולל התייחסות אפילו לחלק מהמדינות כדי שנבין את המשמעות של איזה מדינות אנחנו עומדים מולן. אין דבר כזה שאתם יושבים בדיון בכנסת ואומרים: לא, אנחנו לא יכולים כרגע לחשוף את זה. זה לא סודות פה, אנחנו מקיימים דיון על דברים שנוגעים לאזרחים במדינת ישראל. אז אני מבקשת שתציגו את המתווה עצמו, על איזה מדינות אנחנו מדברים ומה המשמעות של זה, כפי ששאלה חברת הכנסת שקד מי שיוצא מכאן כן יחויב בבדיקה או לא יחויב בבדיקה? מי שחוזר, כן יחויב בבדיקה או לא יחויב בבדיקה. אם מגיעים אלינו אזרחים מהמדינה הזו, הם כן יחויבו בבדיקה או לא? אנחנו רוצים לדעת את הנתונים בצורה מסודרת. ככל שזה נוגע לישראל מי שחוזר, נכנס מאותן מדינות, לא יחויב בבדיקה ולא יחויב בבידוד, וזה כרגע לא קשור לאזרחות של אותו אדם. אני צריך לומר שהמתווה הזה כרגע פתוח לישראלים, במקביל התחילו שיחות עם גופים שונים כמו משרד התיירות וגופים אחרים, איך להתחיל להניע את התיירות ולאפשר באופן מבוקר לתיירים מאותן מדינות להיכנס לישראל. זה לא יקרה ב-16 באוגוסט אבל ברור לכולנו שצריך להניע את תעשיית התיירות, ועד כמה שהדבר הזה ניתן להיעשות באופן בטוח, אנחנו נתמוך ונסייע באותו תהליך של פתיחת השמיים. ומה יקרה ב-16 באוגוסט, זה בעוד שישה ימים. אני לא מבינה למה... אני לא יכול להבטיח לך אם יעמדו בתאריך. פה יש שאלות של משרד המשפטים ושל כל תהליכי החקיקה. עד כמה שזה תלוי בנו, אני חושב שאני מייצג את עמדתו של השר אדלשטיין. לנו אין שום כוונה לעכב. מבחינתנו, המתווים המקצועיים מוכנים. העניין צריך להיות מוצג לקבינט, עד כמה שאני מבין, ומשם לסיים את תהליך התקנת התקנות. מה שיקרה בפועל ב-16 באוגוסט, בהנחה שזה באמת יסתיים כל ישראלי שייצא לאחת מהמדינות האלה יוכל לחזור ללא בידוד וללא בדיקה. - - - אבל מה זאת אומרת - - - אבל מתי תפרסמו את זה? לא מבחינתנו. אם אותה מדינה תדרוש, אמרתי כבר בשבוע שעבר שאנחנו ניתן פיתרון. אנשים לא יישארו פה רק כי אין אפשרות להיבדק בישראל. אנחנו ניתן פיתרון גם לפני הקמת המעבדה בנתב"ג. אמרתי את זה בשבוע שעבר, אני חוזר גם עכשיו. גברתי היושבת-ראש, זה הכל - - - כי אנחנו לא יודעים - - אתה יכול לתת רשימה של - - - אני אענה לך ברמה של - - - - - - - - - ב-16 נפתחים השמיים אבל אם ישראלי רוצה לנסוע ב-20 באוגוסט הוא צריך לתכנן, לדעת - - - אז אני אסביר: הכוונה היא לא לשנות את הרשימות כל יום אלא פעם בשבועיים, כדוגמת האיחוד האירופי. לכך יהיה יצא מן הכלל, בהנחה שמדינה, פתאום יש התפרצות משמעותית ביותר של תחלואה - גם האיחוד האירופאי עשה את זה השבוע - - זה ברור, אבל מה קורה עכשיו?

אם נסתכל על הקריטריונים נכון להבוקר אז יש מדינות רבות באירופה כמו פינלנד,

כנראה איטליה, אולי בריטניה, שכבר נכנסות לקריטריונים האלה ולכן, בהנחה שיפורסם היום, המדינות האלה יהיו. והן מקבלות ישראלים? המדינות האלה, חלקן מקבלות באופן מוגבל וחלקן לא מקבלות בכלל אבל אני לא מנהל את אותן מדינות. אבל הבן אדם ייסע, ואז מה? בואו ניקח מדינה כמו גיאורגיה, בהנחה שהיא ירוקה, והיא מקבלת ישראלים. כנראה שעם גיאורגיה, בסופו של דבר - אני אומר את זה ברמה של דיון להנחה, זה לא חלוט כי גיאורגיה תחת בדיקה תאפשר - - - - - גיאורגיה,

תאפשר כניסת ישראלים. גיאורגיה, דרך אגב, גם יכולה לבצע את הבדיקות בעצמה.

שיהיו פה הבנות, ואזרחים שירצו לנסוע לגיאורגיה, בהנחה שגיאורגיה ירוקה, יבצעו את הבדיקה בארץ, וכפי שאמרתי גם לפני שתהיה מעבדה בנתב"ג, וסומא עלינו להעניק את השירות הזה בצורה הראויה ואנשים יוכלו לנסוע לאותה מדינה. לגבי מדינות אחרות אני יכול לספר לכם על איטליה, שיחות ברמה עם השגריר ועם אחרים ברור לאיטלקים שיש לנו רצון להגיע וברור שלהם יש רצון להניע את התיירות, וחרף המלצות האיחוד האירופי, שכרגע לפי אותן המלצות, מדינות כדוגמת ישראל, מומלץ לא להכניס אותן לאיחוד. יש שורה של קריטריונים, למשל באיטליה סטודנטים, אנשי עסקים ועוד מספר עניינים כאלה שמאפשרים לישראלים להיכנס. הם דורשים עדין 14 יום בידוד - - לא, אנשי עסקים מגיעים לעד חמישה ימים - - אתה יודע מה מטריד אותי, דוקטור שלמון? אני ישבתי כאן די זמן בשקט ואני מקשיבה לשיח

דיברנו על זה כבר לפני שבוע, וכבר לפני שבוע נאמר לנו שיש מתווה רק צריך לאשר אותו.

אנחנו מגיעים לשבוע אחרי, ואני לא באמת מרגישה שיש מתווה. לא ברור לי על איזה מדינות אנחנו מדברים, לא ברור לי אם למדינות האלה רק הם יכולים להיכנס אלינו אבל אנחנו לא יכולים להיכנס אליהם. לא יודעת, כאילו אנחנו עכשיו בונים את הגרעין של מדינת ישראל מחדש ושאף אחד לא יפרש את זה באיזו שהיא צורה שאנחנו לא רוצים אבל באמת, אנחנו מדברים על מתווה לפתיחת השמיים, לא בנייה של פצצות אטום. אם תשאלי את נציג רת"א או את התחבורה, הם יאשרו שיש מתווה. את המתווה הזה צריך להציג בקבינט באופן מסודר, לאשר אותו - - מתי הוא אמור - - ב-15 בלילה. מתי הוא אמור להיות מוצג בקבינט,

אני לא מנהל את לו"ז הקבינט לצערי. הייתה מחשבה שאולי זה יהיה בקבינט הקודם, זה לא נכנס ללו"ז. צריך לראות אם זה... אז מה אמרתי? לא צריך לברך, תמר. מאיפה נגזר התאריך הזה של ה-16 באוגוסט? עד כמה שאני יודע, זו הייתה אמירה של שרת התחבורה אחרי דיונים שלהם עם - - אמירה חשובה מאוד רק אנחנו צריכים לעזור לה שהיא גם תצא לפועל. אם הדבר הזה לא נדון בכלל בקבינט אז איך זה ייצא לפועל? הקבינט דן בקצרה, צריך לומר במילה, ויסמיך את שרת התחבורה ואת שר הבריאות ושר התיירות לקדם את המתווה ולהציג אותו בקבינט. מה לגבי ה - - - במסגרת הקבינט, לא צריך לאשר את המתווה? המשמעות היא שהוא לא צריך לאשר את המתווה? אני לא הבנתי שהוא לא צריך. אני הבנתי שהמתווה יוצג בקבינט הקרוב. הקבינט יכול לאשר את זה צ'יק-צ'ק רק מה שחשוב שכבר יונח מתווה, ואני מרגישה שאנחנו ממש לא שם, וכל אזרחי מדינת ישראל שחשבו שב-16 לחודש, התעופה תחזור לשגרה או לאיזה שהוא סוג של פתיחה כנראה שזה לא יקרה. יואל נמצא אתנו? יואל? אפשר בינתיים התייחסות במילה של משרד הבריאות לנושא של המשפחות? כן, עוד פעם אמרתי גם בעבר שסוגיית המשפחות היא לא בסמכות משרד הבריאות אלא ברשות האוכלוסין ומשרד הפנים. אני כן שמעתי את פרופסור מור יוסף מדבר על עוד הקלה שנכנסה בשבוע האחרון. רגע, זאת כן בעיית בריאות.

הוא אחראי על הנושא כל ימות השנה והוא עושה את ההליך המדורג ואת הוכחת הזוגיות וכל הדברים האלה. יש תחושה שבחסות הקורונה, משרד הפנים ימשיך בשלו,

אבל כרגע הקריטריונים לכניסה ואי-כניסה הם בריאותיים. לא

אדם שנכנס לישראל, וחברת הכנסת זנדברג, אדם שנכנס לישראל חייב בכללים.

כמשרד בריאות - - אבל מדובר על אנשים שבימים כתיקונם היו באים מתוקף המשפחות - - - אני אומר לך, חברת הכנסת זנדברג, אני מכיר את הנושא כי פונים אלי.

כמשרד הבריאות, לא מתעניינים באזרחות של האדם ולא עוסקים באזרחות. אנחנו עוסקים רק בקריטריונים הרפואיים, מה האדם הנכנס לישראל חייב לעשות. אבל כמו שאישרתם קריטריון לסטודנטים ול"נעלה", תאשרו למשפחות. תפנו את זה בבקשה לפרופסור מור יוסף ולשר הפנים. אני מניח שיש לו גם בשורה כי שמעתי אותו אתמול מדבר על הנושא הזה. חברת הכנסת זנדברג, בואו נשמע על המתווה בכלל.

נצלול פנימה לסיפור הזה כי הם אנשים שיכולים להיכנס כתיירים אין שום סיבה שלא ייכנסו. יואל פלדשו, בבקשה. אבל רשות האוכלוסין גם בשגרה מערימים קשיים בנושא של התאזרחות. פה מדובר על כניסה פשוט. חברים, אני אוציא אתכם.

בבקשה. אני לא יכול לדבר נגד כולם, אני צריך שיהיה רגע שקט,

הבמה כולה שלך. בבקשה. אני רוצה לומר לכם שהשמיים לא סגורים. במהלך החודשים מאי-יוני נכנסו 54,000 איש, הייתה תנועה של 120,000 איש. יש כל יום כ-20,22

הטיסות חצי ריקות, וכל מי שרוצה לצאת או לחזור יכול להיכנס. הבעיה היא לא בשמיים, הבעיה היא במגבלות שמושתות על מי שנכנס. מה שאשר הציג זה באמת ארבעת המתווים אני הכנתי מצגת אבל הוא כבר הציג את זה אז אין טעם. אני יכול לומר לכם שאני כן חושב שזה אפשרי - - - ואני אגיד לכם גם למה: אני מניח שמשרד הבריאות יפרסם השבוע את רשימת המדינות הירוקות ויתקן את צו בריאות העם. התקנות היום נגמר התיקון שלהם, מחר הם יחודשו על-ידי שר הבריאות בקבינט הקורונה שמתכנס ביום רביעי, מגישים את זה לכנסת, יש לו 24 שעות. התווים הכחולים של חברות התעופה כבר מזמן פועלים ומוכרים. אותו דבר ברש"ת אפילו משרד הבריאות ראה את זה. יש פרוטוקול מדינתי שיש בו מתווים, מקרים ותגובות הכל לפי התווים הכחולים. יש מערכת דיגיטציה באתר משרד הבריאות שתעלה כשיוחלט על התאריך, ויש בה את התהליך לנוסע, המידע לנוסע, הצהרות, מדינות ירוקות ברגע שיקבע, וטופס איתור נוסעים זרים. גם ייעשה מאמץ הסברה באתר של משרד הבריאות וגם של משרד התחבורה. זה לא אומר שבבירור זה יסתיים עד ה-16 אבל זה יכול להסתיים עד ה-16. אנחנו עושים את כל המאמצים לסיים את זה. אני רוצה לומר שאני חושב שאנשים אולי מצפים בציפיות מאוד מאוד גדולות אבל אם תסתכלו מה קורה ביוון ובקפריסין אז ביוון יש היום 10% מהתיירות שלפני שנה. בתחלואה גבוהה רוב האנשים לא אוהבים לטוב ולנסוע. יש אנשים שחיוני להם מאוד לטוס, ודובר על זה נושאים משפחתיים, נושאים עסקיים, והמציאות מראה שגם כשאתה פותח את הכל, אם רמת התחלואה היא גבוהה במדינה שלך או במדינות האחרות,

לא תהיה גדולה. לכן, זה לא שב-16 לחודש פתאום עשרות אלפי אנשים ייכנסו לנתב"ג.

אנחנו חייבים להניע את התעופה, אנחנו עושים את זה בצורה מדורגת, הכל כמובן על פי הכללים שמשרד הבריאות מאפשר לנו, ואנחנו מתקדמים. זה לא מקרה אבוד. אנחנו עושים את הכל כדי שזה יאושר ויתחיל ב-16 לאוגוסט. בעצם מה שיקרה אז, זה רק יאפשר לאותם ישראלים אגב,

בחודש יולי נכנסו 5,300 אנשים ממדינות ירוקות,

22,000 או 23,000 איש. ככלל, קשה להיכנס למדינה ירוקה אבל למי שיש דרכון זר או סידור מיוחד, הוא יכול להיכנס.

מאוד הגיוני, ובדקנו גם במודלים וגם הנתונים מראים, שכשאתה בא ממדינה עם תחלואה נמוכה ונכנס למדינה עם תחלואה גבוהה, אתה לא צריך בידוד. וזה השינוי הראשוני שאנחנו עושים.

יש לי שאלה לגבי ארצות-הברית: ארצות-הברית, סך הכל זאת מדינה שאנחנו נמצאים איתה בקשרים גם עסקיים וגם משפחתיים ענפים. לדוגמה - לחבר טוב שלי יש הורים שגרים בארצות-הברית והם לא יכולים לבוא לבקר אותו כי אין להם אזרחות ישראלית, שלא נדבר כמובן על כל קשרי העבודה עם ארצות-הברית. מתי משרד הבריאות חושב שאפשר יהיה לטוס ולחזור מארצות-הברית, גם שאנשים שהם לא אזרחי ישראל יוכלו להיכנס לישראל וגם שישראלים יוכלו לנסוע לארצות-הברית ולחזור ללא חובת בידוד? אני שואלת למה, לדוגמה, לא לבקש מכל מי שטס לארצות-הברית, שיעשה שלושה ימים לפני הטיסה חזרה לארץ בדיקה, שיעשה אחר-כך בדיקה בשדה זאת אומרת, שתי בדיקות בארבעה ימים. זה לא הרמטי אבל אם עושים ניהול סיכונים, וניהול סיכונים סביר, כדי לפתוח את הקו עם ארצות-הברית שתי בדיקות בארבעה ימים, זה נשמע לי מודל סביר. למה לא לעשות את זה? אין ספק שארצות-הברית, לבד העובדה שהיא ידידתנו הגדולה, בסופו של דבר מהווה את יעד הנסיעות המשמעותי ביותר, והיא יעד כלכלי, מסחרי,

מה שלא נראה, כמובן גם יהודי התפוצות שגרים בארצות-הברית ורוצים להגיע לפה.

התקווה האמתית היא לראות את ארצות-הברית מכל הסיבות הטובות ירוקה כמה שיותר מהר - - לא,

נניח שהיא אדומה. - - בהנחה שהיא נשארת אדומה עוד פעם, המדיניות המפורשת של ישראל, ובנושא הזה ישראל דומה, כפי שאמרתי, להרבה מדינות מובילות בעולם, שמדינות אדומות הכניסה דורשת בידוד. אין תחליף בדיקות לבידוד ובכל זאת, ברשותך, הצגת מתווה שהוא מתווה אמתי שיושב על השולחן. ובכל זאת, מאחר ויש מודלים של חלופות, כולל מה שאת הצעת בוורסיה כזאת או אחרת, בין אם בסופו של דבר אתה מבודד את האדם לחמישה ימים או ל-48 שעות או כל מיני מודלים אחרים שקיימים בעולם, ומאחר והנושא הזה חזר ועלה, מתקיים דיון רציני. אני חייב לומר שאנשי המקצוע מאוד חוששים ממנו אבל זה לא אומר שהעסק הזה ייגמר כך שהתשובה תהיה לא. התשובה כרגע היא שבשלב הזה אנחנו רוצים להתחיל לפתוח את השמיים למדינות ירוקות ובמקביל, אנחנו ממשיכים בדיונים איך נכון ואם נכון לקצר את הבידוד לשבים ממדינות אדומות כדוגמת ארצות-הברית. זה פחות קריטי לפתוח למונטנגרו מאשר לארצות-הברית. אין בינינו כל מחלוקת. אז מדובר לעשות שתי בדיקות תוך ארבעה ימים. זה מצמצם את הסיכון בצורה משמעותית.

אני יכול להיכנס פה לדיון המקצועי אבל אני חושב שאין פה את הזמן והמקום. בסופו של דבר, מה שאת אומרת הוא מתווה אמתי, הוא לא עורבא פרח אבל הוא מתווה שיש בו סיכונים. יש כרגע דאות שונות. אני לא אומר שזה יהיה המתווה בסוף, של בדיקה ועוד בדיקה אחרי ארבעה ימים. יכול להיות שיהיה מתווה אחר. אני כן נוטה להאמין שנראה איזה שהם שינויים וגמישויות בכל סוגיית הבידודים בכלל, ובסוגיית הבידודים בתעופה אבל שוב, זה צריך להיעשות תחת דיון מעמיק ואיזו שהיא החלטה שנראית נכונה מבחינה מקצועית. אבל עברו כבר ארבעה חודשים, חמישה חודשים - - - אז עד עכשיו, בדיוק כמו שאזרח אמריקאי שרוצה להיכנס להרבה מאוד מדינות מתוקנות שלא ה-OECD חייב בבידוד, זה המצב גם פה. זה לא שאנחנו חריגים. אבל האמריקאים לא יכולים לטוס לישראל. נכון, אבל האמריקאי שעונה - - - או אזרח עם אזרחות כפולה שרוצה להגיע לפה, שאין לו את הבעיה של

חייב עדין ב-14 יום בידוד כפי שהוא חייב ברוב מדינות ה-OECD.

אזרחים אמריקאים לא יכולים לבוא לישראל, לא נותנים להם אישור גם אם - - - נכון, אבל זאת החלטה עקרונית שאזרחים זרים דרך אגב, גם ממדינות ירוקות לא יכולים להיכנס לכאן. על פי המתווה החדש, אזרחים זרים הרי יוכלו להיכנס,

ברשותך, אמרתי את זה ואני אחזור: המתווה החדש נועד לאזרחים ישראלים, ובמקביל סוכם בין השרים שתתחיל עבודה בין המשרדים ליצירת קפסולות - - - - - - - אני מנסה להגיד ליצירת מתווה לכניסת תיירים ממדינות ירוקות לישראל שר התיירות הציג מודל מסוים ואנחנו פתוחים לו. המטרה היא לא להחזיק פה את השמיים סגורים לנצח. ברור שצריך לפתוח אבל המטרה היא לעשות את זה באופן הדרגתי וזהיר. יש כרגע מתווה שנמצא בשיח. דוקטור שלמון, אני רוצה להבין: כל מה שאנחנו מדברים כאן עכשיו וכל מה שחיכינו וציפינו לו, מדבר רק על אזרחים ישראלים? בשלב הראשון רק אזרחים ישראלים או זרים שעונים לעילות שמשרד הפנים קבע. אז אני אגיד לך מה אני אגיד את זה בצורה שאני הכי לא נהנית לומר את זה כי זה בדיון שלי אבל יוצא שכל הדיון הזה הוא עורבא פרח. אנחנו מדברים רק על ישראלים, נתונים אין לנו לגבי הדבקה, אמרתם שאולי תתנו לנו את המספרים. אנחנו לא יודעים מה גורל המכרז של המעבדה כי אנחנו לא יודעים מתי הוא נסגר, גם על זה אין לנו נתונים. אנחנו מבקשים את המדינות, גם את זה לא יודעים להגיד לנו. זאת אומרת, כל הדיון הזה הוא בעלמא. כולנו מכוונים לזה - - רגע, אבל אזרחים ממדינות ירוקות כן יכלו להיכנס,

אזרחים ממדינות ירוקות, אזרחים זרים, בשלב הראשון לא יכולים להיכנס אלא אם הם עונים לעילות ובמקביל, ההחלטה של השרים הייתה להתחיל לפתח תכנית איך להכניס באופן מדורג, בקפסולות, תיירים - - אז אל תגידו שהשמיים נפתחים כי הם לא, והתעופה לא באמת נפתחת.

בזה בכלל? אין היגיון כנראה. אין לנו מספיק ישראלים כדי לטוס בכאלה כמויות. אנחנו עם קטן, אתה מבין את זה? זה לא שווה. חברים, מאחר וממילא רוב כניסת התיירים היא ממדינות אדומות אז כרגע אין מתווה להכניס - - רגע, יכול להיות שלא הבנתי משהו - - אז אני אומר שלגבי מדינות ירוקות כרגע ההחלטה היא להתחיל בהדרגה להכניס אותם במסגרת קפסולות, ואני מניח שבתקופה הקרובה תוצג תכנית ויתחילו להתארגן קבוצות.

אני אוכל לטוס לאיטליה, לכאורה, אם זו מדינה ירוקה והם יקבלו אותי, אני אוכל לטוס לשם אבל איטלקי לא יוכל לבוא לפה.

אז פה צריך לומר שאם איטליה ואם כל מדינה אחרת נגיע להבנות בי-לטרליות, ממילא המדינה תיפתח לאותם אזרחים. לצורך הענין אם איטליה תגיד: עם כל הכבוד להמלצות של האיחוד האירופי, אני יוצרת מתווה מיוחד לאזרחי ישראל, ברור שבמקביל תהיה פתיחה של ישראל לאיטלקים. - - - את זה תשאלו את אילן פלוס ממשרד החוץ. אני חושב שהוא יכול יותר להרחיב בהסכמים הבי-לטראליים. אני יודעת מה זה הסכמים בי-לטראליים, הכל בסדר. כרגע בוא נדייק לפי המתווה שיש לנו כרגע, 10 מדינות ירוקות, אנחנו, כישראלים, נוכל להיכנס לשם ולחזור בלי חובת בידוד. אם המדינה תקבל אותך כן. אם המדינה הזאת מסכימה לקבל אותנו. אבל אזרחים משם לא יוכלו להיכנס לכאן. וזה בלי בדיקות או אם עם בדיקות?

ברגע שמתווה התיירים ייסגר ויאושר גם אזרחים של אותן מדינות יוכלו באותם תנאים להיכנס לכאן. זה מסלול אחד.

מסלול אחר היה וייווצרו הסכמים או הבנות בי-לטראליות, הזכרתי את איטליה לדוגמה, אז אזרחים איטלקים תחת הסכם בי-לטראלי יכולים להיכנס לכאן, כנ"ל עם כל מדינה ירוקה אחרת. סליחה, אם אני מבינה נכון זה דו-צדדי. זאת אומרת, המתווה שלנו תלוי בהסכמות של מדינות

המתווה הוא חד-צדדי מבחינתנו כרגע פתיחת השמיים לישראלים. אבל המדינות צריכות להסכים לקבל אותנו שם. אז חלק מהמדינות היום מסכימות, וחלק... וזה בלי הסכמים בי-לטראליים?

אני אומרת לכם שאני לא רואה פה שום דבר שהוא חדש תחת השמש, עם כל האופטימיות שלי, ואני כנראה אופטימית בלתי נלאית אני מרגישה אכזבה גדולה. אני מרגישה שאנחנו לא רק תקועים בדיון הקודם אלא אפילו הרבה יותר אחורה כי עוד חשבנו ששם אנחנו נמצאים במצב מתקדם. אני רוצה לשמוע את אילן פלוס מחטיבת הכלכלה במשרד החוץ. שלום, צהרים טובים. כמו שנאמר קודם, יש רשימה של מדינות שעדין לא ברור לנו מה הרשימה הסופית אבל יש לפי רשימה ראשונית שעבדנו עליה עשינו בדיקה, איזה מדינות יאפשרו כניסה לישראלים. אני חייב להודות שמה שאתם אומרים הוא מדויק ישראל מוגדרת כמדינה אדומה בעולם ועקב זה, מרבית המדינות, כולל האיחוד האירופי, לא מאפשרות באופן גורף כניסה של ישראלים. ישנן ארבע מדינות שישראלים יכולים להיכנס אליהן עם הבאה של תוצאות שליליות בבדיקה והן קרואטיה, בולגריה, מונטנגרו ורואנדה. מעבר לזה, יש מדינות ספציפיות שמאפשרות כניסה מסיבות מיוחדות הזכירו פה את איטליה. איטליה מאפשרת כיום כניסה למספר ימים בודדים אבל רק לאנשי עסקים או לסטודנטים שבים לבחינות או בנושאים רפואיים או איחוד משפחה אבל כאמור, לפרק זמן מאוד מאוד מוגבל. אנחנו מנסים לבדוק אפשרויות לייצר הסכמים או לקבל הסכמות של מדינות להכניס ישראלים למדינות, ואני חייב להגיד שהדבר הזה מאוד לא פשוט התחלואה בישראל

ומדינות לא ששות להכניס ישראלים אליהן. הרבה מדינות סגורות בכלל, במיוחד באסיה, ולא מאפשרות כניסה של ישראלים. כן צריך לציין את ארצות-הברית, שכן מאפשרת כניסה. בניו-יורק צריך בידוד, מי שנכנס לשם ולשאר ארצות-הברית אפשר להיכנס אבל כאמור, אלה לא מדינות ירוקות אז מי שחוזר משם, בכל מקרה המתווה החדש לא יעזור כי הוא יצטרך בידוד. אז לסיכום יש מעט מאוד מדינות שפתוחות לכניסה של ישראלים. לא ברור עדין האם הן ירוקות, אותן מדינות, ואנחנו מחכים לשמוע ממשרד הבריאות. אנחנו מנסים לקדם הסכמים עם מדינות שכן יאפשרו כניסה של ישראלים. אילן, במה התקדמנו משבוע שעבר, אם בכלל?

ראשית, מבחינת פתיחת המדינות אני חושב שיכול להיות שנוכל להביא מעט מדינות שיסכימו להכניס ישראלים. אני אומר מעט כי זה עניין של זמן. צריך לזכור שהבעיה הגדולה היא המצב התחלואתי בישראל. כל עוד הנתונים פה כפי שהם ונתוני ההדבקות כפי שהם העולם עובד על-פי הנחיות של משרד הבריאות שלו, ואנחנו לא יכולים לכפות שינוי מדיניות. אוקי. למה אנחנו לא יכולים לקלוט, לצורך העניין, להכניס תיירות חוץ ממדינות ירוקות לצורך העניין או אנשי עסקים שיבואו ממדינות ירוקות? זה סיפור אחר שאנחנו, כמשרד החוץ, מעבירים את המסר הזה באופן קבוע, ובשיחה שהייתה לי אתמול עם משרד הבריאות, כן יש פתיחות של משרד הבריאות להיפתח. אשר ציין את זה שמדובר על קפסולות של תיירים וכניסה לאנשי עסקים ממדינות ירוקות. זה בהחלט דבר שלוחצים שהוא יקרה עוד במקרה הנוכחי אבל שוב, זה מסוג הדברים שאנחנו לוחצים שהוא יקרה וזה תלוי באישורים של משרד הבריאות. אדוני, אתה אמרת שיש ארבע מדינות שמוכנות להכניס ישראלים אבל זה כפוף לבדיקות,

נכון. אבל אין לנו בדיקות. אין בדיקה, אין, אי אפשר. יש בדיקות - - יש, יש. חברת הכנסת מלינובסקי, אני אמרתי בפירוש שכל ישראלי שיצטרך בדיקה כדי לצאת מהארץ למדינת יעד אנחנו ניתן לו פיתרון במיידי. גם היום. המדינות הללו מוגדרות כמדינות אדומות ולכן התוצאה של הבדיקה לא רלוונטית. נציג משרד החוץ אמר שארבע המדינות האלה מוכנות לקבל ישראלים וזה כפוף לבדיקה מפה,

יש לי היום כרטיס טיסה לרואנדה - - יהיה לך פתרון לבדיקה. אדוני, לא יהיה. אני רוצה לדעת אם היום יש פתרון לבדיקה? כשהשמיים יפתחו יהיה לך פיתרון. אני אומר במפורש - אף אחד לא יצטרך לבטל בדיקה כי לא הייתה לו בדיקה. היום יש לי כרטיס טיסה, למי אני פונה? מתי?

יש לי כרטיס טיסה לאוגנדה, שמוכנה לקבל אותי, אבל - - כרגע עוד לא פתחנו את המתווה. בכפוף לפתיחת המתווה יהיה לך פיתרון. אני אמרתי את זה בשבוע שעבר ואני חוזר על זה השבוע. אבל זה לא עובד. חברת הכנסת מלינובסקי, אני בעצמי טיפלתי בשבוע שעבר בשלוש פניות של אנשים שעשו את הבדיקה 72 שעות,

במעבדה והצלחנו לאתר את הבדיקות שלהם. הם עושים את הבדיקות 72 שעות דרך הקופה ומקבלים תשובה.

ההסדר הזה הוא לא פורמלי, הקופות מאפשרות את זה ולכן, אני לא אומר את זה כי אין הנחיה שאומרת שבודקים. אני אמרתי שברגע שהתקנה תסתיים, אנחנו, באופן פורמאלי, נאפשר את הבדיקה הזאת. ראיתם חדשות עכשיו? כותרת ב-N12 שבאילת יש פיתרונות. ראש העיר אילת החליט שהם עושים בדיקות קורונה בכניסה לאילת. אז הוא אמר. אז יהיו בדיקות בכניסה לאילת?

דוקטור שלמון, בוא רגע נחזור לדיון אתה סימנת לי "כן" עם הראש כששאלתי לגבי אזרחים שהם לא ישראלים, תיירים, שרוצים לבוא הנה. אנחנו כן יכולים לקבל אותם? כי קודם אמרת שלא.

ואילן פלוס ציין את זה יש כרגע הסכם שמתגבש לאפשר לתיירים ממדינות ירוקות להיכנס לישראל בקפסולות, ויש כרגע דיון איך לנסח את העניין לאפשר גם לאנשי עסקים מאותן מדינות להיכנס לישראל. מתי זה יקרה? עוד פעם, לגבי אנשי עסקים מבחינתנו, אני מקווה שכמה שיותר מהר. לגבי הקפסולות פה זה עבודה משותפת של לפחות שלושה משרדי ממשלה שונים, ואני מניח שזה ייצא מהר. אני אומר לך שוב אני, כאיש שבא מתחום הבריאות, לא נחשד כמי שרוצה להזדרז ולבטל את כל ההגבלות. אנחנו בהחלט מבינים את הצורך ולא נהיה אלה שנעכב קפסולות, במידה והן יהיו בטוחות. יש לי שאלה לנציג של משרד החוץ שתי שאלות, אילן: שאלה אחת ארצות-הברית מוכנה לקבל ישראלים, וכמו שאמרתי קודם, ארצות-הברית היא אולי המדינה החשובה ביותר עבורנו לפתוח את השמיים, לאפשר להיכנס לכאן בלי בידוד גם למי שהוא לא ישראלי, ושישראלים יוכלו לטוס ולהיכנס בלי בידוד. אז מה קורה עם ארצות-הברית? אם אני היום רוצה לטוס לארצות-הברית, אני יכולה לעשות את זה ומה שמונע ממני זה רק השבועיים בידוד פה,

במילים פשוטות האם האמריקאים מקבלים ישראלים ורק הסיפור של חובת הבידוד פה מונעת את פתיחת הקו? שאלה שנייה האם נראה לכם סביר שהמתווה הזה יעמוד על הרגליים כשהוא לא הדדי.

רק ישראלים יכולים לטוס למדינות האלה, והמדינות האלה לא יכולות לטוס לישראל. איך חברות התעופה זה לא כלכלי, איך נראה לכם שזה בדיוק יתנהל? זה לא יתנהל. אז לגבי ארצות-הברית מה שתיארת הוא מדויק. ארצות-הברית, בגדול, פתוחה לישראלים למעט לניו-יורק, שיש תקנה חדשה מלפני שבוע, שמי שמגיע לניו-יורק נדרש ל-14 יום בידוד אבל שאר ארצות-הברית פתוחה. אני לא יודע עד כמה האכיפה בניו-יורק חזקה אבל זו הדרישה. המגבלה היא החזרה לארץ, שנדרשים להיכנס לשבועיים בידוד. זה בתשובה לארצות-הברית. בנושא הבעייתיות של ההדדיות אני מסכים אתך מאוד. אנחנו, כמשרד החוץ, הדגשנו את זה כל הזמן, שבפתיחת המתווה הזה, הוא לא מביא בשורה גדולה ושוב, דוקטור אשר שלמון דיבר על זה, אני לא צריך לקחת את התפקיד של משרד הבריאות אבל יש את המגבלות של משרד הבריאות. בשיח שלנו עם מדינות אחרות כדי לקדם אפשרות של כניסה של ישראלים אנחנו כן מדברים אתם שאם נצליח לייצר איזה שהוא תהליך שהם יפתחו לישראלים אנחנו כן מדברים על הדדיות כי אחרת הישראלים, אין לנו מה לבוא. אז בהחלט בשיחות עם מדינות אנחנו מדברים על הדדיות אבל המהלך הזה הוא מהלך חד-צדדי. ודרך אגב, גם האיחוד האירופי, כשהוא החליט לפתוח לקבוצה של מדינות ירוקות, הוא עשה את זה במהלך חד-צדדי ולא במהלך של הסכמים, ויש עוד מדינות שעשו את זה בצורה הזאת, כלומר פתיחה חד-צדדית. במקרה שלנו לאור הנתונים בישראל, בגלל הרתיעה מלפתוח בפני אזרחים ישראלים, אז מול מדינות ירוקות אנחנו מנסים לאפשר כניסה של ישראלים, ובמידת הצורך נאפשר גם הדדיות. אוקי. חבר הכנסת סובה רצה לשאול משהו.

שלום אילן. אתה אמרת פה דבר שמחכים להנחיות של משרד הבריאות של אותה מדינה, שאין לכם הרבה מה לעשות. מצד שני, אני, אני לא חבר קבוע בוועדה הזאת אבל הספקתי לשבת בכמה דיונים. יושבים פה אנשים שיש להם ניסיון רב, למשל עורך-דין דוד שפרגר, שמדבר שבע שפות, שמנהל פה הרבה יחסים עם חברות תעופה ומכיר את הסוגיות של היחסים הבי-לטראליים בין המדינות. תכניסו אותנו בבקשה לתהליך שלכם, של משרד החוץ, מה אתם עושים? אל תסתפק בתשובה "אנחנו פועלים". תסביר לנו שאנחנו,

נוכל גם לעקוב אחרי העבודה שלכם כי זה תפקידנו,

תגיד מה אתם עושים, למי אתם פונים, באיזה שירותים אתם נעזרים ביחסים בין מדינת ספציפית כזאת או אחרת כי אנחנו יודעים שיש בעיות. גם לפני הקורונה היו בעיות במדיניות החוץ של ישראל. תן לנו בבקשה תמונה קצת יותר רחבה שנוכל גם לעזור לכם כי המטרה שלנו זה לפתוח את השמיים ולעשות את ההסכמים אז אל תסתפק בכמה משפטים שאנחנו יודעים לקרוא גם בעיתונים. ראשית, אני לא מכיר את ההשתתפות בדיונים של הצוות לפתיחת השמיים ואני אשמח לפרט יותר אבל כשאני מדבר על הפעלה של משרד החוץ כדי לאפשר פתיחה לישראלים, זה אומר שיש למשרד החוץ מערך של שגרירויות בחו"ל, יש מערך של שגרירויות שיושבות פה בארץ, ואנחנו מייצרים אתם שיח לבדוק את התנאים ואת האפשרויות של כניסה. זו העבודה השוטפת שלנו. ברגע שהתמונה תהיה מגובשת לגבי קבוצת המדינות הירוקות למודל הנוכחי, אנחנו נפתח בשיח מסודר עם כולם. אני אומר שוב כבר התחלנו את זה עם רשימה ראשונית לפני למעלה משבוע, והתשובות הן כמו שכבר הסברתי קודם. אז כשאני מדבר על מגעים זה אומר שיח רשמי בין משרדי חוץ שם מול השגרירים שלנו ושיח מול השגרירויות פה,

תודה רבה, אילן. חבר הכנסת רזבוזוב רוצה לשאול שאלה, ואחר כך אני רוצה לשמוע עוד שלושה מהמשתתפים.

יש לי שאלה/בקשה למשרדים הרלוונטיים, שזה משרד החוץ ואולי משרד התיירות ומשרד הבריאות: כפי ששמעתם לנו, לחברי הכנסת, יש המון שאלות ואין לנו מידע. אנחנו כביכול בעניינים, אז תחשבו מה קורה בציבור, שהציבור מקבל אינפורמציה שטיסות ליוון זה חמישה ימי בידוד או בחזרה. כל הזמן יש רצף של אינפורמציה שהציבור לא יודע לעכל וגם אנחנו, אנחנו לא יודעים לענות להם. אז למה לא מתעדכן איזה שהוא אתר אני לא יודע, אולי במשרד התיירות, אולי במשרד הבריאות. אני לא ידעתי על ארבע המדינות רואנדה,

שאפשר להיכנס בלי בידוד ואני בטוח שהרבה מהציבור לא יודעים. לא ידעתי על התקנה שדיברה עליה חברת הכנסת שקד,

אז באמת, אנחנו לא יודעים והציבור לא יודע. אז שיהיה איזה אתר שידווח און-ליין את כל האינפורמציה,

איזה מדינות נכנסו, איזה לא נכנסו, כמה ימי בידוד במדינה אחת ואיזו מדינה ירוקה ואיזו אדומה. אני לא יודע באמת איזה מדינות ירוקות ואיזה אדומות. בסופו של דבר, אנחנו חייבים לתת הנגשה כי גם אם ב-16 דיברנו על פתיחת השמיים אני מבין עכשיו שאין - - אין, אין דבר כזה. - - זאת פיקציה ואני לוקח את הברכות שלי בחזרה כי הייתי בטוח שאנחנו לקראת משהו גדול - - - - - אז אני לוקח בחזרה בכל זאת. זה לא עולה כסף. אנחנו כן חייבים לתת לאנשים האלה להתכונן. הרי טיסה בחו"ל לא קונים ביום אחד אלא מתכננים. אנשים צריכים לדעת איפה הם עומדים, איזה מדינה ירוקה. אז אם תהיה רשימה של מדינות ירוקות, הם יקבעו לעצמם ויתכננו את המסלול. אז אני מבקש שתכינו את זה, אני לא יודע איפה זה צריך להיות,

התיירות או הבריאות אבל צריך להיות אתר מעודכן עם כל הנתונים.

אם אפשר להתייחס לנושא הזה שוב, אנחנו נמצאים בתהליך של הסדרה לציבור שאמור להתפרסם. ברגע שיהיה האישור הסופי של המתווה, יצא מידע מאוד מסודר ומדויק - - מתי? אני אומר שוב אתה שמעת גם קודם שהרשימה לא סגורה מבחינת משרד הבריאות. ברגע שהיא תהיה סגורה אז מכינים את כל המידע שייצא לציבור. אוקי, תודה רבה. אני רוצה לשמוע יש הרבה בקשות דיבור וכמובן שלא כולם יוכלו לדבר. אני אתן לאנשים שלא היו בדיון הקודם. יש את יניב חברון שביקש ואת גיל חובב, ונרצה לשמוע את פרופסור חגי לוין שמלווה אותנו בדיונים. יניב חברון, בבקשה, שתי

להיות ממוקדים. אני מנכ"ל סנטק-מדיקל, חברה לדיאגנוסטיקה בנשיפה. החברה קמה על תשתית של הרבה מאוד מחקרים בתחום של דיאגנוסטיקה בנשיפה, בעיקר לזיהוי סרטן ואפקטיביות של טיפול בסרטן,

שחפת וכולי. החברה מתעסקת בתחום שבו אנחנו מזהים תרכובות אורגניות נדיפות, שמקורן בתהליכי פירוק שקורים בגוף. חלק מתהליכי הפירוק האלה נורמליים, חלקם לא-נורמליים - - איך אתה מתחבר אלינו לדיון, יניב? מה שאני לא מצליח להבין זה שמדברים על מכרז ומדברים על בדיקות, שכמו שאני מכיר את הבדיקות שקיימות היום, האפקטיביות שלהם לזיהוי חולים א-סימפוטמטיים הוא נמוך משמעותית, וזו גם אחת הסיבות שקשה מאוד לוותר על חובת בידוד למרות שחלק מהמדינות בסופו של דבר ויתרו עליו, וגם אם הן זולות מהירות הן לא כל-כך. כשאני מסתכל על פיתרון עתידי שיהפוך לסטנדרט זה די ברור לי שזה לא עניין של קורונה - - יניב, ברשותך, אתה מדבר אתנו על פיתרונות עתידיים ואנחנו מדברים על פתיחת השמיים. אני מבינה שאתה מדבר על משהו שקשור בעולם הבדיקות.

הכתובת לשיח - אלא אם יש לך משהו קונקרטי שאנחנו מתייחסים אליו

שאנחנו צריכים לפתוח את מערך התעופה אז נשמח לשמוע אבל אם לא, הכתובת שלך היא משרד הבריאות.

הדבר היחיד שאני מסתכל עליו זה שהמכרז לזכיינות, כשנכנסים אליו, אני רק רוצה להבין עד כמה זה כן יגביל בעתיד כי כשאני מדבר על עתיד - אני מבין שאתם רוצים לפתוח את השמיים בשבוע הבא, וזה ברור לי שהשמיים בשבוע הבא ייפתחו. סטנדרטיזציה לבדיקות או למערך הבדיקות שאתם בודקים זה לא משהו שבאמת העולם יחיה אתו אני רוצה להבין שאותו מכרז לא באמת יגביל בעוד שישה חודשים או ארבעה חודשים, ביום שכן יהיו בדיקות סטנדרטיות, הרבה יותר אפקטיביות ממה שאנחנו רואים היום, שלא תהיה שם איזו מגבלה. אוקי, זו סוגיה אחרת בצד של הדיון. אנחנו לא נצלול אליה כי עוד מעט אנחנו צריכים לסיים את הדיון בגלל ישיבות סיעה. אנחנו נתמקד, ברשותך, בנושא התעופה. תודה

גיל חובב, בבקשה. אני יושוב-ראש מטה עתיד התיירות. אני חושב שאתם מפספסים דבר אחד, יושבת-ראש הוועדה חברים יקרים, אל תשכחו דבר אחד, שמדובר פה באנשים. אתם זורקים פה סיסמאות ועוד לא שמענו שום דבר אמתי חוץ מ"אולי", ו"בקרוב" ו"יהיה" ו"מתי שהוא". יש פה 200,000 איש שעסוקים בלחפש פיתרונות ולשרוד כלכלית ומחכים לפתיחת השמיים. אל תכניסו סיסמאות באוויר ותנו לאנשים לחיות אחרי שאתם זורים להם חול בעיניים. תנו לנו תשובות אמתיות, ואני סומך עליך, כבוד יושבת-ראש הוועדה, שאת לא תוותרי להם. תנו תשובות אמתיות איך פותחים את השמיים, מה קורה מחר, תנו לנו אפשרות לכרטס ואל תדברו אתנו רק על תיירות של אזרחי ישראל. זאת לא כלכלה אמתית

מטוס יוצא זה מטוס נכנס. אנחנו צריכים את התיירים פה. אנשים בעלי גלריות, בעלי אטרקציות, מורי הדרך, מדריכי טיולים כולם יושבים על הקצה. אנחנו דורשים תשובות אמתיות מהשטח. אנחנו יודעים לדבר עם השטח. הרבה מאוד קבוצות נמצאות פה, מאחורינו, במטה עתיד התיירות, שדורשות תשובות, צריכות תשובות, מגיע לנו תשובות. לא למרוח אותנו, אנחנו על הקצה. ב-16 בחודש,

אני חושב שצריך לקיים פה דיון נוסף,

אני חושב שיש את הכוח לעשות את זה פה,

ולפרסם אותו לציבור כי אני אומר לכם שלא המציאו,

לא המציאו שום דבר. לוקחים בדיוק את המתווה שקורה במדינות אחרות באירופה,

בארצות-הברית, ופשוט עושים לו התאמה לישראל. אנחנו לא ממציאים פה. הקורונה לא נולדה פה והיא לא תמות פה, זה קורה בכל העולם.

לא יכול להיות שאנחנו מקום 20 בתחלואה זאת אומרת, יש 180 מדינות שהתחלואה יותר נמוכה מבישראל ואנחנו לא מקבלים אותן? אנחנו לא מטיסים לא אזרחות של אנשים ולא

אנחנו לגמרי מסכימים וזה כן מקדם אותנו כי בסופו של דבר דיברת על הלחץ,

וזה נתון של רשות שדות התעופה, מתוך 15,000 ואף אחד לא יודע אם הם נדבקו

פר מיליון נפש, מדינת ישראל היא מדינה אדומה. ולכן, חשבנו וזו הבשורה לצאת עם מתווה למדינות ירוקות,

ירוקות על-פי הקריטריונים של משרד הבריאות,

לישראלים לצאת לשם ולחזור ללא חובת בידוד, וזה חשוב. זה ראשית

אנחנו, עם רמת התחלואה הגבוהה בישראל,

גם מדינות ירוקות, כמו שאמרתם, מה

שהנושאים המשפטיים, כדי לסגור את הצווים, ממש בסגירות אחרונות בימים הקרובים. אנחנו מקווים שבשבוע הבא אכן המתווה ייצא לדרך עם מדינות ירוקות. יכול להיות שעוד לא נראה נהירה, עוד לא נראה קבלה אבל בסוף

אנחנו דיברנו על יציאה של אזרחים ישראלים למדינות ירוקות שנקבע יש 10,

הרשימות הולכות ומשתנות כל יום. האזרחים שיצאו למדינות האלה יחזרו ללא בדיקות.

- - עמלים ועוד לא סיכמנו אותו ברמה המקצועית זה כמובן משרד הבריאות בעיקר את הדרישות של

התעופה תכניס פה אלפי בדיקות נוספות ולכן, משרד הבריאות מעט חשש להקצות אלפי בדיקות לנוסעים והיוצאים לחו"ל על חשבון התחלואה בארץ, שהיא

עם הציבור. דברו עם הציבור,

אני מבטיח לך שאם היינו עכשיו בדיון סגור עם חברי הוועדה או אתך, האנשים פה היו מציגים גם

כן, אבל אמרתם שלא כולם מוכנים לקבל אותנו.

מה שמוכר בעולם כמדינות ירוקות.

אבל לא בהכרח

זה לא שאני לא רוצה מעבדה, היא יכולה להיות בנתב"ג. היא לא חייבת להיות דווקא בנתב"ג.

חייבת להיות בנתב"ג. אנשים באים בטיסה, בנתב"ג אתה עושה להם בדיקה,

בוודאי שזה צריך להיות בנתב"ג.

הוא ינחת בישראל, יאשרו שהוא אכן עשה בדיקה ויגידו לו: צא לבידוד של יומיים,

ארבעה, ותעשה בדיקה נוספת.

תני לרופאים לנהל את זה ולמשרד הבריאות. אז יכול להיות

ארצה הכללים שיחולו עליך הם כללים של מדינה אדומה.

רק היה חשוב להבין. גברתי היושבת-ראש, לפי דברי סגן

אז אני כבר לא יודעת

רק רוצה לומר דבר כזה: אנחנו נקיים דיון

גם את הנתונים לגבי הנכנסים

לא מתכוונים. התשובה להערכתנו היא שלא צריך ולהערכתי גם לא נקים אלא אם יהיה שינוי מהותי. אין הצדקה עניינית להקים יחידה אפידמיולוגית בנתב"ג.

אז אנחנו מבקשים גם את התו הסגול, ואני רוצה בקשה: משום הדברים ממילא לא סגורים ועוד אפשר לדון בהם, שכן יהיה דיון לא רק בנושא של ממדינה למדינה אלא פר אנשים, ודיברנו על זה גם בדיון הקודם, שאנחנו נבדוק את האנשים שנכנסים ויוצאים ולא את ה"מדינות" שנכנסות ויוצאות, וכאן המקום של הבדיקות הוא כן משמעותי. אז צריך לחשוב איך עושים את זה נכון כדי שנוכל באמת לקבל כל אחד, ושזה ייפתח לא רק לישראלים. ואגב, פה אני רוצה לחדד שבגלל שיש הרבה מאוד משפחות, אנשים שנשואים לישראלים עם ילדים משותפים וכולי, שלא יכולים לחזור הביתה כי הם נמצאים במדינות אחרות שאנחנו מונעים מהם את הכניסה. אני מבקשת שתיקחו את כל המכלול הזה בחשבון כדי שבסוף ניתן פיתרון כולל ולא משהו שהוא חלקי. תודה רבה לכם.

הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 14:11.